בוקר טוב.

אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים וממשיכים בדיון על צו

יש לנו היום שני צווים שאנחנו צריכים לאשר. זה דיון רביעי שלנו בצו הזה. בשבוע שעבר הוועדה ביקשה להכניס תיקונים בצו ורשות המסים הכניסה תיקונים ואנחנו נציג אותם